בשבוע שעבר הייתה פה העברה לבינוי בתי המשפט. אני תמיד שואל למה לא בונים את בתי הדין הרבניים.

היא כנראה תאשר או לא תאשר את זה, שלא הגשתם